על סדר-היום: הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022. דיון קודם היה בהובלת חבר כנסת רון כץ. בשל רציפות הדיון והמסרים הוא יגיד כמה ימים לפתיחה. בבקשה, רון.

באמת דנו בנושא הזה. אני חושב שזה הדיון השלישי שאנחנו עוסקים בו. המטרה היתה להסדיר את התחום, שלפי משטרת ישראל, הבט"פ ומשרד המשפטים הוא זקוק להסדרה כי הוא משמש ככלי נשק כי אפשר להסב את הכלים ככלי נשק. מצד שני, אנחנו רואים את הראייה של הארגונים והעסקים שזה מקור פרנסתם. אנחנו צריכים לדאוג גם להם ולראות איך מצד אחד, מסדירים את הנושא ומצד שני, לא פוגעים בעבודה שלהם. פה זה המקום הנכון לשאול את השאלות היותר קשות. אנחנו עכשיו בדיון שלישי שבו מבקשים הארכה. מה השתנה בין הדיון הראשון, לדיון השני ולדיון השלישי ומה תעזור ההארכה הזאת? אני מבין שעכשיו מבקשים הארכה של חודשיים. מה יקרה עוד חודשיים? אחלה שאלה. נציגי הממשלה, נא להשיב. אני מהמשרד לביטחון פנים. אני מהייעוץ המשפטי ורפרנט לעניין כלי ירייה. אני רק אזכיר שהפנייה לוועדת הכלכלה והצו שאנחנו עוסקים בו, הוא פועל יוצא של החלטת ממשלה וזה לא רק רצון של שלושה משרדים. יש פה את החלטת הממשלה כחלק מהמאבק הכולל בפשיעה וגם בפשיעה בחברה הערבית. אחד הנושאים שהובא לתשומת ליבנו הוא, שמחולל פשיעה זה אותם כלים, דמויי כלי ירייה. לכן בהחלטת הממשלה נקבע שעד להסדרת הכלים האלה בחקיקה והחלת דינים מחוק כלי ירייה עליהם, הממשלה תפעל לעצירת הייבוא כדי שמצד אחד, לא נסדיר משהו בעייתי ומצד שני, נמשיך את המציאות הבעייתית שהוא מחולל. אזכיר שהפנייה הראשונה שלנו היתה לצו למשך שלושה חודשים. יושב-ראש הוועדה אישר לנו את הצו לחודשיים ואמר שבתום החודשיים, ככל שיהיה צורך, נפנה בבקשה נוספת לחודש נוסף להשלמת השלושה חודשים. לכן אנחנו בדיון שלישי ולא שני. בסיום הדיון הקודם יושב-ראש הוועדה גם קבע והתנה את הארכת הצו מעבר לשלושה חודשים, בפרסום תזכיר חוק. ב-23.1 פרסמנו תזכיר חוק להערות הציבור. התזכיר מפורסם להערות עד ליום ראשון הבא, 13.2. התקבלו הערות. תוך כדי התקופה אנחנו כמובן בוחנים את התזכיר, משנים, מעדכנים אותו בהתאם להערות שהתקבלו, גם מגורמים חיצוניים וגם מגורמי ממשלה. השאיפה שלנו היא שמייד שהפרסום יסתיים, להביא את התזכיר כהצעת חוק ממשלתית לוועדת שרים לחקיקה ולהתחיל את הליכי החקיקה שלו בכנסת. אז קרו דברים מאז הדיון הקודם. אזכיר שוב, שביקשנו שלושה חודשים על-מנת לפרסם את התזכיר ובהתאם להוראת יושב-ראש הוועדה, מרגע שהתזכיר פורסם, באנו לבקש את הארכת הצו עד להשלמת הליכי החקיקה. ההסכמה בין המשרדים היתה לבקש חודשיים. שוב, כיוון שהכנסת יוצאת לפגרה ב-13.3, אנחנו לא יודעים בוודאות שנסיים את הליכי החקיקה, אבל לכל הפחות, תקופה ראשונית - - - למה לא? כי גם אם נביא אותו לוועדת השרים ב-20.2, שזה יומיים אחרי הירידה מהפרסום, אחרי ועדת שרים זה צריך לעבור בקריאה ראשונה. אנחנו מניחים שהדיונים בוועדת ביטחון הפנים ייקחו זמן, בגלל הסוגיות המורכבות ובגלל כמובן, כמו שציינתם, בשל העובדה שמעבר לשיקול הביטחוני ישנם שיקולים אזרחיים ומסחריים. כטבעם של הליכי חקיקה, הם לוקחים זמן עד שהם עוברים בקריאה שנייה ושלישית.

משנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. להשלים את דבריו של עמיתי, אני חושב שזה נתון שיהיה מאוד חשוב לחברי הוועדה.

מאז כניסת הצו הראשון לתוקף,

החודשיים הראשונים עליהם דיבר רועי, ניתנו 5 רישיונות ייבוא ליבואנים שונים. זאת אומרת, הייבוא לא נעצר. אני מזכיר שהצו הזה נועד לעצור את ייבוא הכלים שניתנים להסבה. מאז הארכת הצו האחרונה ניתנו שני רישיונות יבוא ליבואנים למאות כלים. בסך הכול, המערכת שלנו עובדת רגיל. אנחנו פה כי שרת הכלכלה נדרשת לבקש את הארכת הצו, כי אנחנו הפלטפורמה החוקית מסחרית שעליה הסיפור נמצא. אבל כמו שרועי אמר, הכול נשען על החלטת הממשלה ומתוך כוונה לא להכביד יתר על המידה על השוק הפרטי כמיטב יכולתנו ועדיין לנסות לצמצם את הנזק שחברי מזרועות הביטחון מציגים.

סגן נציב גיל הוכרמן, ראש מעבדת נשק במשטרת ישראל, שיש לו פה איירסופט מפורק עם התאמה לחלקים תקניים. נא להציג לנו את העניין הזה. צהרים טובים. נתבקשתי להתייחס לסרטון שעלה ביוטיוב, שבו מציגים שלושה אנשים, לגבי האפשרות של הסבה של איירסופט, התאמה לחלקים סטנדרטיים שאחד לא מתאים לשני. התבקשתי הבוקר להגיב לזה. לקחתי איירסופט עם הפעלה חשמלית, בדיוק כמו שהם אמרו שלא ניתן והבאתי איתי חלקים לדוגמה. אלה חלקים תקניים של כלי נשק. למי שזוכר, בסרטון שלהם דיברו שהמחסנית לא מתאימה ולא נכנסת אז הנה, לאחר פירוק, לא רק שזה מתאים ונכנס, יש גם נעילה. זאת מחסנית תקנית? מחסנית תקנית, בוודאי. זה איירסופט של הפעלה חשמלית. יגידו לך כל האנשים מהאיגוד שמכירים את איירסופט. התחום שלי זה תחום נשק ולא תחום איירסופט. מה עשית? פשוט פירקתי איירסופט עם הפעלה חשמלית. הם הראו בסרטון שזה לא מתאים. הנה התאמה ונעילה בחלק השני של הגוף, של אותו איירסופט מפורק. אבל חוץ מפירוק, האם עשית עבודות של חיתוך או תוספות?

לא חריטה, לא כרסום. פירוק של פינים ושל מכברים וזה הכול. פשוט הכנסת מחסנית רגילה.

אוקי. מכלול תקני של נשק. החלק העליון של הנשק הזה, אמרו שלא נכנס אבל יש התאמה. נכון שפה צריכים לשים קנה עם בית בליעה. לאיירסופט יש קנה? לאיירסופט יש קנה שהוא למעשה צינורית מתכת. ישימו פה קנה תקני. זה יעמוד בלחץ של אש חיה?

בוא לא נשכח דבר אחד, שבשביל להרוג מספיק

בסדר, אבל אפשר לבנות את זה כמעט מכל דבר. אפשר לבנות כלי נשק. אתה צודק לחלוטין אבל זאת לא השאלה שנשאלתי. נשאלתי האם את האיירסופט אפשר להסב לכלי נשק? אבל כל נשק של פורים אפשר להסב? נשאלת שאלה והבאת תשובה. זה מה שנתבקשתי לעשות. אם יש לכם עוד דקה מזמנכם אני רוצה להציג - - - מיכאל, לקח לו 3 דקות להכניס את המחסנית. ברשותכם, אני רוצה להציג עוד מקרה אחד אמיתי של הרצח של הזוג הנקין, שכולם מכירים. יש פה תמונה של הזירה. יש פה תמונה של כלי הנשק שנתפס אצל המחבלים. יש פה תמונה של ההגדלה שיש עליה כיתוב של כלי הנשק - - לשים לב למספר 70030026K. התאמה בין הפנימי והחיצוני. חיפוש קטן בגוגל ואתם רואים 70030026K, Airsoft parts. זה המחיר של החלק. אני מבקש מכם שכל אחד מכם ייקח את הפלאפון שלו, ייכנס לגוגל ויקיש - - - אפשר להדפיס את זה במדפסות תלת מימד. במדפסות תלת מימד אפשר היום להדפיס כלי נשק, אפשר להדפיס חלקים והרבה מאוד דברים. צריך לאסור תלת מימד. - - בנק עם אקדח - - - אתה לא צריך לשדוד בנק עם אקדח, אתה יכול לבוא עם האצבע. כל אחד בזמנו החופשי ייכנס לגוגל, יעשה את החיפוש 70030026W, תראו מה אתם מקבלים. אתם תיראו שאתם מקבלים את אותם כלי נשק, איירסופטים בשמם. עוד פעם, אנחנו לא יודעים מי היצרנים. יש עשרות, מאות או אלפים של יצרנים שונים במזרח שמייצרים את זה. אני בטוח שחלקם יצרנים הוגנים. חלקם אני לא יכול לעיד אם הם הוגנים. מה אתה מציע? אני מקבל את המוצר המוגמר. אני מקבל לבדיקה כלים שהוסבו במסגרת תפיסות של פעילות פלילית או פח"עית. אני בבדיקה שלי צריך להוכיח לבית משפט שמדובר בחפץ שהוא כלי נשק. לפי לשון החוק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין, כלי שסוגל, שהיקנו לו את סגולות היכולת לפלוט קלע, שבכוחו להמית אדם. כששני התנאים האלה בו זמנית מתקיימים בכלים המוסבים האלו. בעצם אפשר להסב גם גז וגם חשמלי? עוד פעם, אני לא עושה את ההסבה. אני מקבל את התוצר. ממה שאתה מכיר. ממה שאנחנו קיבלנו עד היום לבדיקה, את כל הסוגים של איירסופט. אולי למעט אותם צעצועים שעשויים מפלסטיק ואז הם לא הגיעו אלינו כי כנראה הם התפוצצו בשעת הירי לאותו אחד שעשה את הניסוי. קיבלנו לבדיקה כל מיני שלבים של תהליך, דהיינו, מוסבים מלא, לקראת הסבה ובתהליך הסבה. תודה על ההבהרות. האם את כל נשקי האיירסופט אפשר להסב לנשק? הרגע הוא ענה. אביר, מה עשית בשלב הזה? הרגע חבר הכנסת רון כץ שאל את השאלה. אני מתנצל, נכנסתי באיחור. עכשיו הוא שאל את השאלה. הייתי פה בבג"ץ על ביצי חופש שאי-אפשר לגדל עם מועצת הלול. תאמין לי, היום אסרו עוד יותר את החופש על גידול ביצים בישראל. אני אומר לך שאתה מבזבז את הזמן בוועדות הכנסת. אתה צריך להיות בממשלה. באתי בשביל לנסות להשפיע על החברים שלי ולא להאריך את התוקף כי עוד חודשיים אנחנו נבוא ויאריכו עוד תוקף. אני יכול להגיד לך עוד משהו, אני לא משוכנע שהרגולציה - - - אביר, אתה לא היית - - - אבל לא קיבלתי תשובה כי אפשר להסב כל מה שמדפיסים בהדפסת תלת ממד. פה יש מספר מצומצם של אנשים. אין יבוא חופשי. אביר, הערה אתה יכול אבל לא נאום. אבל אין יבוא חופשי, מיכאל. גם בהארכת הזמן של הצו הזה היה יבוא ונתנו כמה רישיונות.

אבל אדוני, יש פה עניין מאוד חשוב שצריך לגעת בו. הדגמים שמבקשים לאסור ב-20 השנים שהתחום הזה קיים בארץ, אלה הדגמים הכי פופולריים והכי נמכרים, הם וחלקיהם. ראית את תזכיר החוק? ראיתי. מה אתה רוצה להתייחס לגביו? ראשית, העובדה שום דבר ממה שהצענו לבט"פ לא נכנס לשם. דיברו איתכם בכלל? נפגשו איתכם?

ניהלנו איתם שיח בזום. ניהלנו כמה מפגשים עם אחראי רגולציה שלהם. באמת הצענו - - - מה הצעתם שלא נכנס? הבאנו טיוטה שלמה של איך שאנחנו חושבים כאנשים שעוסקים בתחום. אני מקבל את כל ההערות לתזכיר. אני גם ביקשתי את ההערות שלכם במסמך ולא קיבלתי עד היום. יש אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה. לא ישבתם עם החבר'ה ואני חושב שצריך לקדם את זה. למרות שהבחור שלכם משם הוא שלנו. אביר קארה קריאה ראשונה. אתה עושה לי ברדק. כל הזמן הוא רוצה להוציא אותי. אני רוצה שתישאר אבל תנשום. הוא מסור למשימות אבל הוא לא עוצר. אתה רוצה שלאנשים יהיה זכות דיבור, תן להם לדבר. אבל הם אומרים שלא שמעו אותם. אדוני, הצעה שלמה של כמה עמודים. ראית את התזכיר?

הוא אומר שהוא לא קיבל מכם כלום. אנחנו צריכים להגיב על התזכיר. יש לנו עד ה-13 ואנחנו נגיב בימים הקרובים. אנחנו נגיב אבל אני שוב אומר, שבתזכיר לא נכנס אף לא סעיף אחד מההצעה. מה למשל? תן דוגמאות של משהו הגיוני שלא נכנס. למשל, כאשר התבקשנו להציע איך אנחנו רואים את נושא האחזקה, נושא הייבוא, באיזה תנאים, באיזה תבחינים. נגענו בכל הנקודות האלה. שום דבר לא קיבל מענה, שום דבר. התזכיר הוכן אחרי ששמעתם אותם?

השתתפתי בשני דיונים עם חברינו מאיגוד לשכות המסחר. אני גם מכיר את רעיונותיהם והצעותיהם עוד מהממשלות הקודמות. הייתי בדיונים איתם גם בכהונת השר הקודם, השר אוחנה ועוד לפני כן. כמו שאמרתי לחברים, תזכיר החוק כדרכו של חוק מנסח עקרונות כלליים. למשל, קובע חובת רישוי. הוא לא מפרט את תנאי הרישיון ולא מפרט את הנהלים הפרטניים. יושב צוות שלנו. בצוות שלנו יושב גם החבר שהזכיר סגן השר קארה, נציג משרד ראש הממשלה לענייני רגולציה במשרד לביטחון פנים. יושבים על המדוכה. הם גם רואים ושומעים את החברים והם גם פוגשים. בעצמי נפגשתי עם חלק מהאנשים כאן במתקן של אימוני איירסופט בלטרון. אנחנו מאוד משתדלים לאזן גם בין הדברים שעולים. מי יושב שם, אבישי?

אנחנו צריכים גם לאזן עם מה שאנחנו שומעים לגבי לצרכים המסחריים והאזרחיים. אמרתי לכם פה בחוץ שזה לגיטימי לחלוטין. הם נאבקים על המקצוע שלהם, על החיים שלהם ואנחנו גם מאזנים בין הדברים שגיל השמיע כאן לבין התופעות שאנחנו נתקלים בהם. יכול מאוד להיות שלא כל ההערות או הרעיונות שלהם יוטמעו ברגולציה כדרכו של עולם, אבל יש הקשבה ויש בחינה של הדברים. אני אומר מראש שלא הכול יבוא לידי ביטוי בתזכיר החוק. תזכיר החוק יקבע סמכויות, יקבע עקרונות ויאפשר את מרווח הגמישות ושיקול דעת לגורמי המקצוע במשרד שיקבעו את הרישיונות ויאכפו אותם ויהיו בשיג ושיח.

כך גם עושה היום אגף כלי ירייה עם כל ענפי הנשק. האם התזכיר מבחינתכם לאחר הערות, יש גמישות להשפיע עליו עדיין?

אנחנו בוחנים אותו כל הזמן. השבוע יתקיימו במשרד ישיבות על הנוסח שלו, גם לאחר שהוא ירד מהפרסום. אנחנו נגבש נוסח סופי. מה שנראה לנכון להטמיע נטמיע, ומה שלא, כנראה שלא. הוא יובא לממשלה ואחר-כך הוא גם ימשיך להידון פה בוועדה לביטחון פנים בכנסת.

מלשכת המסחר. בואו נתחיל מזה שהשאלה הבסיסית המתבקשת היא עד מתי? אין פה רצינות מספיק לטובת בעלי העסקים. קודם כל, החבר'ה כאן רוצים הסדרה עוד לפני שמשרד הבט"פ שמע על זה לצורך העניין. שנתיים הם רוצים כבר הסדרה. הם לא נגד הסדרה אלא להיפך. תגיד את דבריך באופן מאופק וענייני. כל שימוש שאינו ייעודי באיירסופט, החבר'ה האלה הם הראשונים שמתנגדים לכך. מצד שני, אנחנו איתכם בהליך הסדרה. תמשיכו את הליך ההסדרה. אין לנו בעיה עם זה. להיפך, נפגשנו איתם, הצענו הצעות. האמת שום הצעה בינתיים לא התקבלה. הצענו את הדבר הכי בסיסי, שקודם כל לא יהיו שני רגולטורים על אותו תחום. תחום אחד קטן, בקושי 1,500 כלים נכנסו בשנים הקודמות ובשנה האחרונה בכלל לא. אז על זה צריך שני רגולטורים שיעבדו? צריך לעשות סדר. אנחנו נגיב לכם בצורה מסודרת על כל החוק, על ההצעות שלנו וזה יהיה בהמשך.

חברי כנסת - - - כל מה שהוא אומר זה נכון. אם זה נכון, אל תפריע לו. הח"כים יקבלו אפשרות להתייחס. בשלב הזה אין סיבה להמשיך לעצור את יבוא איירסופט. גם אם הם יגישו היום בקשה, היום שאיירסופט יגיע חזרה לארץ יהיה אולי עוד שלושה ארבעה חודשים במקרה הטוב. למה לדחות להם את הכול בעוד חודשיים? תנו להם לעבוד. אני רוצה שתשמעו גם אותם.

לא הגיוני להתייחס ככה לבעלי עסקים לגיטימיים

הם לא מתנגדים להליך ההסדרה, הם רוצים הליך הסדרה. הצענו הצעות, שלחנו לכם הצעת חוק.

עוד משהו הכי בסיסי חסר בתזכיר חוק שזה הגדרת איירסופט. אין הגדרת איירסופט. הצענו להם הגדרת איירסופט.

יש גם יבואנים שהם לא רק יבואנים אלא גם בעלי מטווחים. הם צריכים את הכלים האלה לפעילות השוטפת שלהם ולא רק למכירה. תנו להם לנסות עבוד לפי הנוהל הקיים עד שיהיה מתווה אחר. נעשה מתווה טוב ויסודי שיענה על כל המגבלות. לא רק על המגבלות של הבט"פ, לא רק על המגבלות של הכללה, שייתן גם מענה לבעלי עסקים. ערן, אני שומע את להט דבריך. בסוף יש אנשי עסקים בישראל שגם מביאים נשק ומוכרים נשק. אין שום בעיה. אנחנו לא סוחרי נשק, אדוני. אנחנו יכולים בחלק מהמקרים שבהם מוצר הפנאי הזה הוא יכול להוות נשק, יכול להיות שהוא יקבל מעמד מסוים ורגולציה יותר מחמירה מול מוצרים אחרים. אין בעיה, אבל למה להגביל להם את הייבוא בינתיים? הוא אמר שהיו רישיונות.

צריך להבין, אדוני. הסוג שהם מבקשים להגביל זה 90% מהעיסוק של הענף הזה. זה לא להגביל זה לקבוע קריטריון לגביו. אנחנו 5 חודשים בהגבלות האלה? זה 5 חודשים לעצור לאדם את הפרנסה ולדחות לו. עכשיו לדחות לו את הפרנסה בעוד חודשיים, זה לא הגיוני. אני ממטווח פורטל

רציתי להדגיש עוד דבר שהשתנה בשלושת החודשים האלה. היתה החלטת ממשלה שבתקופת ההסדרה פקחים של משרד הבט"פ ומשטרת ישראל מצטרפים ומגבים את מערך האכיפה של משרד הכלכלה. עד עכשיו כל מה שדיברנו, הבעיה לא היתה הייבוא עצמו. זה לא שהכלי מגיע לישראל אלא הזליגה הבלתי מבוקרת של הכלים האלה לגורמים שעושים את ההסבות. גם משטרת ישראל וגם בט"פ הדגישו שהם נעשים במחרטות בשטחים. בעצם צריכים להתבצע כמה תנאים כדי שהכלי הזה יזלוג מהיבואן עד העבריין שמסב כלי איירסופט לנשק חם. עד היום ונכון להיום, הנוהל של משרד הכלכלה לא מאפשר את הוצאת הכלים מהמועדון. זה שהם לא מצליחים לאכוף את זה ועכשיו הם יקבלו את העזרה של בט"פ ומשטרת ישראל אמור לפתור את הבעיה. לא צריך לעצור את הייבוא, בעיקר לעסקים שמשתמשים בכלים האלה לתוך העסק כל עוד שיש את הגיבוי של בט"פ ומשטרה שיעשו את האכיפה כמו שצריך. במילים אחרות, אתה אומר שכבר בחוק הקיים אסור להעביר את הנשק הזה ויש רישום שלו.

ראינו אנשים שמתעסקים בזה שאף נשק שלהם לא זגל ואחרים שזה זלג. האם יש פיקוח ובקרה, רישום וכדומה. בשני דוחות של מבקר הממשלה ב-2019 וב-2020, הודגש שיש בעייתיות ברמה האכיפה. כרגע זה אמור להיפתר על-ידי צירוף של פקחים. תודה אורי. חבר הכנסת יבגני סובה ממהר, ניתן לו זכות דיבור. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר כמה דברים. בנושא הזה פנו אלי לראשונה חלק מהנציגים שלכם. אני לא מכיר אתכם אישית אבל השתתפתי וראיתי איך אנשים נהנים מהדבר הזה בשבתות בעיקר. אני רוצה להגיד לך שמבחינתי זה ספורט. אני הייתי אצלו ביוקנעם ביום חול. ביום חול רוב האנשים עובדים. מבחינת האנשים האלה, בשבת זה גם קצת לפרוק עצבים וקצת ליהנות מהאווירה של החבר'ה. אני השתתפתי וראיתי את זה בעיניים. ראיתי שם חבר'ה מיחידות קרביות, אנשים לפני צבא שרוצים לקבל את התחושה שאתה נלחם בצוות. אני חושב שזה דבר טוב. לצערי לא השתתפתי מתחילת הדיון.

שנכון לסייע לחבר'ה. אני רואה שיש חשש כבד צודק של המשטרה ושל המשרד לביטחון פנים.

אני הראשון שאעמוד כדי ששום צעצוע או כלי נשק דרך אגב, זאת גם סוגייה של הגדרה. תחליטו איך אתם קוראים לזה, נשק או צעצוע מסוכן. כל אחד משתמש בהגדרה הזאת לטובתו האישית. ברגע שצריך לאסור זה נשק וברגע שאתם רוצים להגביל זה צעצוע מסוכן. שמעתי מחלק מהאנשים שתהליך ההסבה הוא תהליך לא פשוט. זה לוקח המון זמן והמון משאבים. אז אני לא בטוח שזה הנושא שצריך לחסל לגמרי את הענף הזה, גם את הענף של היבואנים וגם את הענף של אנשים שרוצים לעסוק בזה. תנו להם, מה שנקרא, לנשום את האוויר. זה דבר אחד. סוגיה נוספת שלא ראיתי שהיא נפתרה, היא הסוגייה של הוצאה של הצעצועים האלה מחוץ לעסקים. מה לעשות, הבן אדם רוצה לשמור את זה בבית ואם הוא יוצא החוצה בשבת הוא קובע עם החבר'ה. עזוב, לא שבת, יום שישי בבוקר.

מקבלים אישור מכם איפה אפשר לעשות את האיירסופט הזה, אז אין לכם בעיה עם הגדרת המקום. הוא רוצה ללכת לשם. הוא לא יכול ללכת למועדון, להפקיד את הצעצוע ולחזור אחר-כך. זה יוצר בעיה לוגיסטית קשה לאותו אדם שסך הכול רוצה לשמור על הדבר הזה. אני חושב שאסור לשפוך את התינוק עם המים. אני אומר את זה. אני גם קורא לך, אדוני היושב ראש. הוועדה קיימה מספר דיונים. בדיון הקודם לא ראיתי שיש התקדמות. בדיון הזה אני רואה שאין שום התקדמות. למה יבגני? זה מה שאני מתרשם, זאת התרשמות שלי. ההתקדמות זה תזכיר חוק. אז אני אומר לך, ממה שאני שומע מהחבר'ה האלה, לא פותר את הבעיה שלהם. אז אם זה לא פותר את הבעיה אז מה הטעם בתזכיר חוק? המטרה שלנו כממשלה וכקואליציה זה לפתור את הבעיות ולא לעצום עיניים. רק לפתור את הבעיות שלהם? בטח לפתור את הבעיות שלהם, זאת הפרנסה שלהם. ברור שצריך לפתור את הבעיה. זאת פרנסה שלהם, אתם עוצרים להם את הפרנסה. סליחה, לא צריך להעיר על מה שאני אומר. אני אומר שאם יש בעיה של זליגה, תטפלו בבעיה של זליגה. שהמשטרה תבוא ותבקש ותבדוק את המועדונים.

למה אתם צריכים עכשיו לעשות את הכתם על כל הענף הזה? זה ענף טוב, זה ענף שסך הכול מביא הרבה חבר'ה מיחידות קרביות. עזוב שהם יודעים להשתמש בנשק. גם בצעצועים האלה הם יודעים להשתמש וגם לשמור על הצעצוע. אני אגיד עוד משפט. כל אדם שמבין בתחום הזה בשנייה אחת יכול להבדיל בין נשק אמיתי לבין צעצוע שהוסף לדבר הזה. אז אל תספרו פה לאנשים שהם לא מבינים את זה ושגורמים עברייניים יכולים להשתמש בצעצוע הזה. באמת, חבר'ה. תגידו מה חסר לכם בשביל לאכוף את זה ותיתנו לאנשים ליהנות מהספורט הזה. חוץ מזה זהו, אז גמרנו את המלחמה בפשיעה. זה ספורט. גם הסתיימה המלחמה בפשיעה. הם אשמים, אפשר לעצור אותם כבר עכשיו. כשדרשנו התקדמות מהממשלה בנושא הזה, ההתקדמות היתה שיהיה תזכיר חוק. אל תשתמשו בצווים, תביאו חוק שמסדיר את הפעילות הזאת. התזכיר יכול להיות שהוא - - - רק שנייה, אני חייב לענות לך מיכאל. אני אומר לך שלפני שנה פנו אלי אנשים שיצאו לתחרות בחוץ לארץ והחרימו להם את הצעצועים בחזרה לישראל. על מה אתה מדבר? יש אנשים שיוצאים לתחרויות, יש אנשים שמייצגים את מדינת ישראל. חוזרים לישראל ואומרים להם שיעכבו להם את הצעצועים האלה בשדה תעופה בגלל מכס.

התנאי היה שתהיה התקדמות בחקיקה שמסדירה את הנושא והם פרסמו תזכיר. הם עשו את חלקם אבל מבחינת הגופים העסקיים יש בעיות עם התזכיר. את זה צריך להגיד. זה דבר אחד. הדבר השני זה הפגיעה בפעילות העסקית של החברות בתקופת הביניים. גם על זה ניסינו לתת את הדעת בדיונים הקודמים, איך לאפשר בכל זאת לחלק מהפעילות הזאת להתרחש. הטענה המרכזית שעולה, שבתזכיר חוק הזה המוצר הכי פופולארי הופך להיות אסור. האם הוא אסור לגמרי? האם הוא אסור ברישיון מיוחד? מה הכיוון של הדבר הזה בהגדרה הקבועה? אני אענה ליושב-ראש ואגב כך גם אולי גם לחלק מהטענות שהעלה פה חבר הכנסת סובה. תזכיר החוק לא אוסר שימוש בשום כלי בעקרונות שלו. הוא גם לא מזכיר את המילה איירסופט. תזכיר החוק מדבר על-כך שרק דמויי כלי ירייה שייקבעו בצו של השר, שגם הצו נתון לפיקוח פרלמנטרי. רק אלה עוברים אליכם והשאר יישאר בכלכלה? מה שייקבע בצו לאחר התייעצות עם המשטרה ולאחר שראינו בשטח שמדובר בכלים הציעו פה חברינו מאיגוד לשכות המסחר הגדרות לאיירסופט. אנחנו לא רוצים לקבוע הגדרות עקרוניות שיהיו אסורות לתמיד. אנחנו רוצים להיות קונקרטיים גם אם זה אומר שאנחנו לפעמים אלה שנרוץ אחרי הפשיעה. זה הגיוני כי זה האיזון שנכון לדעתנו לעשות. רק אותם כלים שייקבעו בצו של השר לאחר שהוכח שניתן להשתמש בהם, להסב אותם, או חלקים מהם, כמו שהראה פה גיל לכלי ירייה, עליהם תחול רגולציה - - - אבל אתם לא תאסרו אף פעם את הייבוא. אמרתי שעליהם תחול רגולציה. שוב, אני לא נכנס פה לפרטים, כן ייקחו אותם, לא ייקחו אותם, רישיון להוביל אותם או לא להוביל אותם, אבל בכלים האלה תאושר פעילות תחת רגולציה. למשל, מי שקרא את תזכיר החוק ודקדק בו רואה שיש היתר גם לאדם שאין לו רישיון בכלל להיכנס למועדונים מורשים לאותן פעילויות ולבצע פעילות בתחומי המועדון. מי שירצה לעשות פעילות, מקום הפעילות יקבל אישור מאיתנו בדומה למטווח. זה לא זהה אחד לאחד אבל בדומה לרישיון מטווח. אם היום, למשל, רק אדם בעל רישיון לכלי ירייה, רק לו מותר להיכנס למטווח קליעה ולבצע אימון בכלי נשק, אז שם קבענו שכל אדם יוכל להיכנס לאותם מקומות מורשים ולבצע פעילות פנאי או פעילות ספורט בתחומי המועדון. הכלים האלה יהיו תחת רגולציה הם לא ייאסרו, הם לא יוחרמו וכדומה. נכון שיש סנקציות פליליות על מי שהשתמש בהם שלא כדין בניגוד לחוק אבל החוק לא אוסר אותם. החוק לא מזכיר את המילה איירסופט. החוק מדבר על דמויי כלי ירייה שייקבע בצו אחרי התייעצות עם המשטרה. בתזכיר החוק יש איסור מוחלט להוציא מחוץ למועדון. אם עד עכשיו החבר'ה יכלו להתכנס ולעשות פעילות והכול בסדר והנשקים בבית, אז אתה בעצם אומר שאין שום דבר. מעכשיו אין מחוץ למועדון שום דבר. זה מה שאתה אומר. אני אזכיר שכבר ב-2012, הוועדה הבין-משרדית של משרד הכלכלה ומשטרת ישראל פרסמה הודעה שאוסרת החזקה של חלק מהכלים, פנבול ואיירסופט מחוץ

היא קוראת לכל בעלי המועדונים לאסוף את הכלים מהציבור שהם מכרו לו. אולי זה לא נאכף ולא היה באיסור. זה מ-2012. המצב הנורמטיבי הזה כבר קיים. אם טועה תתקן אותי אבל אני לא טועה. - - אתה כנראה לא מכיר את הוועדה שלי. לח"כים יש שלוש קריאות במצבים מיוחדים. המצב הזה קיים כבר היום, לא המצאנו אותו.

הוא יוצא מייד, אז בבקשה. אני אומר שלא המצאנו אותו והמצב הזה קיים כבר היום. אגב כך, עדיין מגיעים למשטרה כלים בהליכי הסבה או כלים מוסבים כאלה ואחרים. גם בינואר הגיעו ולא בודדים. תראה מה קורה.

הוא לא סיים משפט. אני לא הבנתי מה הוא אומר. גם איסור וגם את הנשק הכי פופולרי שאתה לא יכול להשתמש. אז אתה בעצם מגביל אותם. גם הגבלה של ייבוא לחודשיים שהוא ממילא לא יאסור אותה בהמשך. ידידי, אמרת את דבריך בתקיפות. הוא אומר לי מידע שאני לא יודע, מידע חדש. לא, יבגני דיבר בעדינות, זאת פרנסה של אנשים.

אני רואה שיש פה חומה. איך אתה מתקדם לקראתם? מה קרה בשבועות האחרונים? שוב, מהנתונים שקיבלנו מהמשטרה, גם בשבועות האחרונים הגיעו למשטרה כלים מוסבים כאלה ואחרים,

באיזה ממדים? בחודש ינואר 17 כלים שעברו הליכי הסבה ו-34 כלים לא מוסבים ששימשו לפשיעה. בחודש פברואר בשבוע הראשון הגיעו כבר משהו כמו 4 כלים מוסבים. אז התופעה קיימת. התופעה קיימת ואפשר להניח - - - אז אני אשאל את מה שיבגני שאל. יש פה שני מצבים. אחד, שהתחום מוסדר. כל הכלים האלו יוכלו להגיע לישראל. על חלקם תהיה רגולציה מסוימת שהיא עוד תתברר בחודשים האלה אחרי הערות הציבור והעסקים וכדומה. בתקופת הביניים הזאת שבה אתם רוצים הארכה, איך אנחנו עוזרים להם לא להיפגע בתפקוד? מה על הפרק פה שפוגע בתפקוד של המועדונים? עד שאנחנו נחיל את הכללים ונאפשר להם את המשך הפעילות והייבוא תחת הרגולציה שלנו, אנחנו ביקשנו את עצירת הייבוא. כרגע אין לנו אפשרות וסמכות. אבל גם כשביקשתם את עצירת הייבוא, היו מצבים שאישרתם. כמה נשקים בארץ יש היום סך הכול? נניח שמחר אוסרים את הייבוא.

צפויים, תן מספר. מעל 100,000. לא אלה שיש עליהם חובת רישום ופיקוח. אם יש 100,000 ואתה מדבר על 17 שהוחרמו, אז אתה מבין שזאת כמות קטנה ביחס למה שיש. אבל אנחנו לא מדברים על כל כלי האיירסופט. אנחנו מתכוונים לרשות את כל הכלים האלה. יבגני שהיה חולה קורונה ראשון סגרנו את המדינה, על אחד. זה להציל חיים. לא, אני רוצה להחזיר אותך לממדים. אי-אפשר לסגור את המדינה על דבר כזה. על יבוא נשק? לאנשים אין נשק? יש היום נשק לאנשים ועבריינים הם עבריינים. אתה לא יכול להכליל את אותם מועדונים. הם אלה שעומדים בחוק. יש להם רישיון לייבא, יש עליהם רגולציה והם אשמים. זה לא הגיוני.

ינון, בבקשה. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת הנכבדים. אנחנו פה כי העסק לא עובד כל-כך טוב. מה זה העסק לא עובד כל-כך טוב? איפה ההוכחות? הביאו כאן בגרף מקרה אחד ב-20 שנה. זה לא נכון. אביר קארה, אתה סגן שר בממשלה והממשלה שלך בהחלטת ממשלה הביאה החלטת ממשלה לאיירסופט. אם יש לך בעיות עם החלטות ממשלה, תדאג שהן ישתנו. הממשלה פנתה אלינו. אבל אתם פה מצביעים על הארכה בוועדה. אתה חבר בממשלה ואתם פניתם אלינו על בעיה

לא ועדת כלכלה יזמה את זה. שמע, אתה כבר כמה פעמים אומר לי את זה. אני גם חבר כנסת וגם חבר בממשלה.

בתור החברות שלי בממשלה, יש פה חברי כנסת שצריך להשפיע עליהם. לפעמים את ההצעות או ההחלטות הן לא כאלה טובות. צריך להגיע לכאן ולתקן. מיכאל, הוא רומז לחוק הנורווגי. הוא לא רוצה להישאר פה לילות שלמים.

כשעשינו פה את הרפורמה בייבוא, את כל ההחלטות הפחות טובות של הממשלה שיפצנו אצלך בתוך הוועדה. פה יש החלטה של הממשלה שאני מבין אותה. אי-אפשר להתקדם עוד. בואו נחסום אותם עוד חודשיים, עוד שלושה. זאת פרנסה של אנשים.

כן, יש הצבעה. אנחנו שיפצנו את זה. אני חושב שכדאי לזכור למה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל לנסות להגיע למצב יותר טוב. חברים באו והציגו לכם. סגן השר, כמו שאמר היושב-ראש, אנחנו לא פה כי בא לנו, אנחנו פה כי הממשלה שאתה חבר בה הנחת אותנו להגיע הנה. שרת הכלכלה השתכנעה אחרי שמנכ"ל משרד בט"פ הציג לה נתונים מאוד ברורים לגבי זה שהאיירסופט שניתן להסבה הוא עדיין כלי שמסכן את האנשים שלך, את החיילים שלך ואת השוטרים שלך וכדומה. אף אחד לא אומר שאף אחד מהאנשים הנוכחים מהמגזר העסקי עושה משהו שלא צריך. בשורה התחתונה, כשאתה בוחן את מבחן התוצאה, אתה רואה שיש הרבה מאוד כלים כאלה שנמצאים בחוץ.

אתה אומר הרבה מאוד אבל זה 17 בחודש מתוך 100,000 או מתוך 50,000? אני מנסה לקבל פה תשובה. כמה כלים כאלה יש? אתה לא נותן לי את זה. אתם אומרים לי פה על מספרים. מעמידים על אותה שורה מספר 17 שהוחרם ובסדר שהוא הוחרם. לעומת זאת, יש 50,000 של משתמשים. חבר'ה, אי-אפשר לעשות המניפולציה הזאת. אי-אפשר לעשות מניפולציה הזאת, עם כל הכבוד. זה לעצור להם את החיים. אתה גם לא מייצג את כל הממשלה.

אני רוצה לעזור לך לקבל את הנתונים לפי אומדן של החברים שעושים עבודה מאוד יסודית. אפרופו, אדוני היושב-ראש, אנחנו רבים איתם לא מעט אבל לא תשמע את זה פה. אני אומר לך שבזמן שאנחנו רבים איתם אני לא יודע אם נמצא כאן מנהל האגף, ישראל אבישר. החבר'ה עושים עבודה יסודית ואני מאוד גאה כאזרח ישראלי. לפי האמדן שהמשרד לביטחון פנים העביר, כ-70% מהכלים שבשוק הם כלים שניתנים להסבה ו-30% הם כלים שלא ניתנים להסבה. זאת אומרת, שלאורך כל הזמן, אדוני היושב-ראש, כשאנחנו ביקשנו מהצו הראשון, בעצם לגבי ה-30% האלה לא היה שום שינוי. כל מי שרצה להגיש בקשה ליבוא לרישיון נענה וקיבל מענה. כמו שפירטתי קודם, כבר היו לא אחד ולא שניים שקיבלו מענים למאות כלים. זה ב-30%. עכשיו צריך להבין שאי-אפשר לשחק את המשחק שקיים. אם אנחנו משחקים את המשחק שקיים, הרגולציה הקיימת היא רק רגולציה של משרד הכלכלה והתעשייה שהיא באה בתוקף רק במסחר. לכן אנשים שעוסקים ויש להם את האיירסופט בבית, לנו אין סמכות להתעסק עם זה. ציין החבר קודם את הנושא של החלטת הממשלה. החלטת הממשלה באותו מקום אומרת שייעצר הייבוא של האיירסופט ובסעיף מתחת אומרת שעל-מנת להגביר את האכיפה, המשטרה תסייע למשרד הכלכלה והתעשייה באותו זמן, במקביל לעצירת הייבוא. זה רק בשביל להשלים את התמונה.

תודה. ישראל אבישר, מנהל אגף בכיר ברישוי במשרד הפנים. חברים, אני אציג בקצרה.

הרציונל שלנו בבקשה להארכת תוקף צו הייבוא מאוד ברור. אנחנו בעצם מבקשים את הארכת צו איסור ייבוא לאותם כלים שלהבנתנו, על-פי המידע ממשטרת ישראל, הם ברי הסבה. מה אנחנו עושים בתקופת הביניים? חשוב לי להבהיר שמעבר לתזכיר החוק שדיבר עליו היועץ המשפטי שלנו, יש צוות היגוי בין-משרדי שאני עומד בראשו, בשיתוף משטרת ישראל, משרד הכלכלה ונוספים. אנחנו בעצם מנהלים שיח אינטנסיבי כדי לקדם מספר מרכיבים על-מנת להיות מוכנים בעוד פרק זמן קצר לנטילת האחריות. מה אנחנו עושים? ראשית, אנחנו מגבשים תורה, נהלים והנחיות. כפי שהיועץ המשפטי אמר, התזכיר קובע את המסגרת ואנחנו מורידים את זה לקומת הביצוע. זה הדבר הראשון.

אנחנו קובעים יחד עם משרד הכלכלה את מרכיבי הפיקוח והפעילות המקצועית בשטח וחלוקת תחומי האחריות בין הגופים. היה לנו שיח מאוד אינטנסיבי מול משרד הכלכלה. הגענו לדיונים פישור בשיתוף המל"ל ומשרד רוה"מ. נקבעו גבולות גזרה ואנחנו כרגע מקדמים את הדברים ברמה של תהליכי עבודה.

הקמנו צוות לגיבוש מאגר מידע ממוחשב משותף לגופים. כל הדברים האלה הם חשובים כי בעצם במידה ונאפשר מחר המשך ייבוא של הכלים ברי הסבה, הם נכנסים לארץ בלי מנגנון רגולטורי אפקטיבי. אני אומר את זה בצער רב, אבל משרד הכלכלה בשנים האחרונות ניהל את הדברים באופן קצת שונה. לאגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה יש ידע וניסיון מערכתי מצטבר כי זה עיסוק הליבה שלנו. אנחנו מתכוונים בראייה מערכתית להשית כללים יותר נוקשים לאותם כלים שהם ברי הסבה. לכן הרציונל בעצירת הייבוא לפרק זמן מאוד קצר הוא מאוד ברור והוא על-מנת לאפשר לנו בד בבד עם קידום תזכיר החוק להיערך בהיבט של תורה, נהלים, מערכות מידע, סימון הכלים.

אנחנו מדברים על כך שכל הכלים שייכנסו ארצה יסומנו בצבע אחיד. כלומר, יהיה להם מספר סידור טבוע והם ייכנסו לתוך מאגר מידע ממוחשב. אנחנו עושים שורה ארוכה של פעילויות בימים אלה על-מנת לקדם את ההיערכות ולהיות במקום טוב יותר. תודה ישראל. אפשר לשקף משהו מהשטח? נקודה אחרונה. אנחנו מנהלים שיח. אנחנו מקיימים קשר שוטף עם איגוד לשכות המסחר והחברים היקרים שיושבים כאן. אני מבין היטב את הטיעונים שלהם. אנחנו מקיימים איתם פגישות עבודה, נפגשים איתם, שומעים אותם ומנסים בנהלים ובהנחיות שאנחנו מגבשים בימים אלה, לתת גם מענה לסוגיות שהם מעלים. הם בוודאי יאשרו שאנחנו מקיימים שיח וקשובים לחלוטין. המסר שלי הוא מאוד ברור, הארכה לפרק זמן קצוב היא נכונה בראייה מערכתית. היא מאפשר לרשויות המדינה, כשאני בעצם מופקד על הצוות הבין-משרדי, לקדם את ההיערכות בכל המרכיבים על-מנת להיות במקום טוב יותר ומוכן יותר בעוד חודשיים שלושה. אביר קארה. מועדון עם 40 עמדות ירי שעכשיו לא מצליח להביא כלים. הוא כותב לי עכשיו שחודש הבא הוא עשוי לפשוט רגל. היום הוא קונה כלים ב-7,500 כשהוא יכול לקנות ב-300 דולר. זה אומר שלא באמת אתם מונעים. אתם מונעים מאותם אנשים טובים. אתם יכולים לפקח רק עליהם. תמצאו לכם דרך אחרת ללכת ולפקח על אותם מועדונים ספציפיים ותאפשרו להם להמשיך לעשות את הייבוא שהם צריכים לעשות כדי להמשיך לקיים את העסק שלהם. לא אומרים לכם שבמה שאתם עושים בתזכיר חוק הוא לא טוב. לא נכנסתי אפילו להתווכח על הרגולציה, האם היא תהיה אפקטיבית או לא אפקטיבית. אי-אפשר עדיין לרדת לפרטים. פה מדובר כרגע בקבוצה של אנשים שאתם מדברים על הפרנסה שלהם. אני מבין את אזור הנוחות הזה. רון, לפני שמצביעים, אתה אומר לי למה תמיד אני מגיע ברגע האחרון? האם אני בא לתוך ועדה? האם אני משקיע גם בדברים שאין לי סיכוי? אני רוצה לדבר ללב שלך. אני מבין שבאותו מקום - - - זה לא קשור. אני אסביר לך למה אני עושה את זה. אני רוצה לפתוח, אבל שכנע אותי היושב-ראש.

מנהל המז"פ אומר לך שהרגו עם זה אנשים. אבל אותי הוא לא שכנע. בסדר גמור. הוא לא אומר את מספר הכלים והוא גם לא משכנע אותי כי הוא פוגע. הוא לא יודע עדיין מה הוא לוקח אליו. אם היו יושבים פה בוועדה לא בעלי עסקים שעובדים כחוק ועובדים תחת רגולציה מחמירה - - - אני באתי לפה ולא רציתי להאריך, תשאל את היושב-ראש. אבל אני שומע אותו ואני מבין שצריך לתת לו עוד קצת זמן לפתור את הנושא. אבל עד עכשיו היה לו כל-כך הרבה זמן. קיבלו חודשיים אחרי זה נתתם להם הארכה. אביר, אתה בממשלה, תעשה את זה ראשון. על חשבון מי אתה נותן את ההארכה הזאת? על חשבון בעלי העסקים. היה צריך לדאוג שנעשתה עבודה והיא נעשתה.

אני אקצר. אנחנו מבינים שצריך ללכת פה - - - זאת גם הארכה אחרונה. יש פה חיים של אנשים. אני מבקש מכם לא להצביע בעד ההארכה. אני מבקש מכם גם דבר נוסף כאשר אתם מצביעים. הם מעט אנשים. אם היו הרבה אז הם היו יכולים לעשות הרבה רעש. בגלל שהם מעט אנשים צריך לזכור שבסוף, בכל קצה של בעל עסק כזה, יש משפחה, יש ילדים. אנחנו גם ככה נמצאים בתקופה לא פשוטה מבחינת בעלי עסקים בישראל ואני מבקש מכם לקחת את זה בחשבון כאשר אתם מצביעים.

זה שכבר בממשלה הרבה מאוד זמן. קח את זה כפרויקט שלך ותדאג שהחוק הזה יתקדם לוועדת שרים הקרובה. אנחנו דואגים שזה יגיע לכנסת מהר. הנה, ערן יושב פה, שומע שאני אומר את זה. טוב, שהארכה לא תהיה יותר מחודש. כרמה ביקשתם? חודשיים. זה סביר ולא יהיה להם יותר. חודשיים וזהו.

משפט כשאנשי משרד הכלכלה נמצאים פה ושומעים. אנשי עסקים לגיטימיים ומה שאביר אומר, זה דברים שבאמת יקרים לליבי. אנשי עסקים לגיטימיים צריכים יחס וי.איי.פי בתקופה הזאת שמאריכים את זה. לא יכול להיות שמישהו מהם יפנה ולא יקבל תשובה. לזה אנחנו צריכים להתחייב. אתה יכול להתייחס לזה עכשיו בהצבעה? רגע, אביר. אני יודע שמשרד הכלכלה לא באמת קשורים לפרשה הזאת. הם מארחים את המשרד לביטחון פנים ובגלל זה אתם פה. אבל היחס והשירות שמשרד הכלכלה יודע לתת, את זה אני מכיר. הם צריכים להיות וי.איי.פי אצלכם עכשיו.

בדיון הקודם היושב-ראש ביקש בדיוק את זה ממשרד הכלכלה מהמשנה למנכ"ל. באמת אדם מכובד לגמרי וזה לא נעשה. אתם פניתם אלינו? אני פניתי וכתבתי גם את המשנה למנכ"ל, כתבתי גם את מנכ"ל מנהל הייבוא. אז אני אומר לך שתכתב גם אותי. אני אומר לך שזה לא קורה בפועל. קיבלת תשובה תוך יום אחד. לא תוך יום אחד. עבר חודש אחד. כמה זמן עבר מהדיון האחרון? אני אומר ואני גם אבדוק שזה קורה. תכתבו אותי גם. עדינה איפרח בעלת מועדון איירסופט, בבקשה בזום. אני שמחה שיש מצב רוח מבודח שם בוועדה. אני קצת פחות מבודחת, קצת פחות עם חשק לצחוק ולבזבז זמן על כל מיני שיחות חולין. גם התארגנות הוועדה הזאת עם הודעה של פחות מחמש שעות כשאין יכולת להגיע, לא מקובלת עלי אבל אני לא אבזבז זמן פה.

אני רוצה להודות שסוף כל סוף יש שם חברי כנסת ששומעים את הזעקה שלנו של הספורט, כי אתם יושבים שם ומדברים על ארגוני פשיעה ועל זליגה של כלים. אף אחד לא נותן את הדעת על זה שזליגת הכלים לא מגיעה מהמועדונים החוקיים ולא מהיבואנים שעומדים ברגולציה מאוד מחמירה להכניס כלים לארץ. אתם שוב פעם יורים לנו, העסקים הלגיטימיים, על-ידי הארכת זמן וברבור. מבחינתי, כל מה שכתוב פה, אין פה שום דבר חדש. כל מה שכתוב פה כבר היה אמור על-ידי משרד הכלכלה. כל מה שישבו פה שלושה חודשים, אני לא מבינה על מה, כי הם לא מביאים פה בדוח הזה שום בשורה חדשה. להחזיק את הכלים במועדון, גם היום אנחנו מחזיקים אותם. אישור שינוע, גם היום אנחנו נותנים. לעמוד ברגולציה מחמירה גם היום אנחנו עומדים בה. הדבר היחיד שאין פה זה היכולת שלכם לפקח עלינו. בגלל שאתם לא מסוגלים לעשות את העבודה שלכם אני הולכת הביתה בלי כסף. הבעיה היא שלכם ולא שלנו. אתם לא מצליחים לאכוף את החוק על זליגה של כלים באופן של ייבוא לא חוקי. משם מגיעים הכלים שמגיעים להסבה ולא ממועדונים. אתם לא מצליחים לאכוף את החוק על אנשים שמוכרים כלים בלי רישיונות למועדון. אתם לא מצליחים לאכוף את החוק. אתם לא מצליחים לעשות את העבודה שלכם ואני משלמת את המחיר. אני כאזרחית, כבעלת עסק שמממנת את המשכורות שאתם יושבים שם ומקבלים, אתם לא נותנים לי את השרות. אני עומדת ברגולציות מחמירות. המועדון שלי תחת פיקוח. הכול רשום, הכול מתועד ואני משלמת את המחיר בגלל שהמשטרה והמשרד לביטחון פנים לא מצליחים לעשות את העבודה שלהם. צודקת במאה אחוז. איפה יופי. תודה עדינה. מי שעובר על החוק אתם לא תופסים ומי שעומד בחוק אותו אתם מענישים. זה תמיד קנס ליצרן. סליחה, עוד משהו קטן. אני פונה לנציגים של ביטחון פנים. האיגוד שיושב שם מבחינת מועדוני האיירסופט לא מייצג אותי. אני מועדון נפרד, אני לא שייכת לאיגוד שלהם. אבל אתם בוכים את אותו בכי ואת אותה צעקה. תן לה לסיים. אני מבקשת לשתף אותי בכל ההחלטות. הטענה שלה היא שבעצם אין זליגה ממועדונים ושזה מפוקח שם. שהם פועלים וזמינים עבורכם. ויש להם רגולציה כמורה שהיום הם עומדים בה. אדוני סגן השר, אם הרגולציה החמורה היתה אפקטיבית לא היינו פה. מה הבעיה לעשות ייבוא? כשאנשים עושים ייבוא בלתי חוקי, שם זה נמצא. יש לך מהשטחים. כמה כלים כאלה מגיעים מהשטחים? אם יש מועדון כזה מפוקח שלא היו לו שום תקנות עד היום, למה הוא באמת לא יכול להמשיך את הייבוא שלהם. הוא המפוקח. אתה מפריע לי. אנחנו שואלים אותה שאלה ואתה מפריע לי. אני רוצה תשובה. יש איקס מועדונים. כמה פעמים דווקא במועדונים היו מקרים של זליגות? אם המועדונים הם לא מקור הבעיה של זליגת הנשק למה לא בתקופת הביניים הם יכולים לייבא עד שתביאו את הצו לכולם? רציתי ברשותך לומר, שמאחר ומדובר פה בדיון פומבי אני לא יכול להיכנס לפרטים. חלק מהדוברים המכובדים מהסקטור הפרטי מחזיקים ברישיונות פתוחים שלא מוצו

תרשה לי לעצור פה. זאת אומרת שהוא לא הזמין את מה שמותר לו. הוא לא מימש את מה שהוא הזמין. אז זה לא ממשלה איומה - - - אז ההוא לא הזמין, היתה לו זכות. אבל מה עם אדם במועדון שפועל על-פי חוק שלא היתה זליגה אצלו. יש לי עכשיו מועדון שיפשוט רגל אם הוא לא יוכל לעשות ייבוא. אתם תעזרו לי לפתור את הבעיה? אני לא יכול ככה.

אביר קארה, אי-אפשר ככה יותר איתך. באותה שאלה אתה מפריע, על אותו כיוון. שואלים את אותה שאלה, מה אתה מפריע? מועדון שפעל על-פי חוק וידוע שלא היתה לו זליגה. לא אחד שקיבל רישיונות ולא מימש. למה גם בתקופת הביניים אותו אחד שהוא תקין יש רישיון למועדון כזה? בחוק יש רישוי או משהו? בחוק החדש? לא, גם בקיים. יש הכרה ייחודית במעמד של מועדון? אני מבקש מעורכת הדין תהילה ורון להאיר בפניכם קצת את המצב הקיים שבגינו נתבקשה בעצם ההארכה. אבל אני שואל ממוקד על מועדונים. נניח שזכות הפרט נפגעת לאדם פרטי ליהנות מזה. אבל לעסק שפעל על-פי חוק ולא היתה בגינו זליגה ועכשיו אפילו החודשים האלה פוגעים בו. למה לגבי אלה שאין לגביהם שום הסתייגות על התפקוד שלהם, לא יוכלו לייבא גם בתקופה הזאת? נא להשיב לי על השאלה.

אני אתייחס לשאלה שלך. לגבי הליך של קבלת רישיון, בעצם ברגע שיבואן מבקש רישיון בודקים אם יש לו הפרות קודמות. אם יש לו הפרות קודמות אפשר לסרב לתת לו רישיון. מהבחינה הזאת, אין איזו רשימה של יבואנים טובים ויבואנים רעים, בל כן יש לזה התייחסות למי שאולי לא בסדר. אבל צריך להבין שלא תמיד יש אפשרות להוכיח את החשדות. אפילו שזה ברמה המנהלית, שזה רמה יותר נמוכה מרמה פלילית, זה קשה מאוד לבוא ולהוכיח. אני רוצה להגיד שבניגוד לדברים שנאמרו כאן, ואני גם מכירה ומטפלת בתחום הזה הרבה שנים ובתחום הייבוא באופן כללי כבר 13 שנה. אני מכירה את כל התחומים ועברתי הרבה רפורמות. אני יכולה להגיד שלפעמים הדברים הם לא כהווייתם. בסופו של דבר יש כאן הרבה מאוד בעיות אכיפה שהביאו אותנו עד לכאן. זה לא כזה פשוט ולהגיד שהעסק הזה הוא טוב, הוא מסכן, הוא שומר חוק, כי לא תמיד אפשר לדעת.

אנחנו רואים זליגות, אנחנו רואים שעד שאנחנו מצליחים להיכנס למקום, לתאם איתו שהוא מכניס אותנו. גם זה לא תמיד קורה כי אין לו חובה להכניס אותנו לבדוק. עד שאנחנו מגיעים והוא פותח לנו. אנחנו מבקשים מאיתנו להראות לנו את הכלים אין. איפה הכלים האלה? לא יודע, אולי זרקתי את זה. לא יודעים איפה הכלים. אני לא רוצה חלילה להכתים את כל התחום. יש גם הרבה חבר'ה שהם בסדר. אי-אפשר לקחת את המיעוט ולהשליך על הכלל. אלה שהם בסדר בתקופת הביניים, למה לא לתת להם? כי בסופו של דבר אין לנו שום ודאות ושאנחנו יכולים להגיד שהמועדון הזה הוא מאה אחוז. בסופו של דבר ניסינו לעשות מה שאנחנו יכולים. ביקשנו מהם, לדוגמה, למספר את הכלים. ביקשנו מהם לא למכור. ביקשנו מהם שלפני השמדה שידברו איתנו. כל דבר שיכולתנו לעשות כדי לדאוג שזה יישאר בפיקוח אזרחי שלנו עשינו. ראינו שזה לא אפשרי. היום אי-אפשר להגיד זה מאה אחוז. בגלל שהם לא עושים את העבודה שלהם ואוכפים מענישים אחרים. צריך להעניש את מי שלא אוכף. זה לא שאנחנו לא עושים את העבודה. אנחנו לא מקבלים שיתוף פעולה. כשמדברים במונחים של זליגה או כאלה, לפעמים זה נשמע כמו טיעון מסחרי וכדומה.

כמו שאמרו החברים, נמכרים כלים לאנשים אזרחים פרטיים. אנחנו לא מכירים אותם. בניגוד לחוק הקיים אפילו. בניגוד להודעת הוועדה. אבל בוא נניח שאין על זה איסור חוקי מפורש עם ענישה. אנשים מחזיקים כלים בבית. גם אם כולם שומרי חוק, כלים יכולים להיגנב, יכולים להיעלם. כלים גם נמכרים בפועל, לא מהמועדונים. כל עוד המועדון נותן לאנשים להחזיק את זה ומוכר את זה, מה קורה עם זה אחר-כך, גם הם לא יודעים ברגע שהאדם יצא מהמועדון. עובדה שהכלים מגיעים לפשיעה. אין על זה מחלוקת. רציתי משפט אחד כי חברי מהמשרד לביטחון פנים הזכיר את נושא האלימות ופשיעה במיוחד בחברה הערבית. אז למה באמת לא לקשט את כל היישובים עם מצלמות ואז פותרים את כל הבעיות האלו, כולל מה שאתה מציג. אני אענה לך בצורה יותר פשוטה. יש הצעת חוק פרטית של שני חברי כנסת מהמגזר הערבי,

שהציעו לאסור ולהטיל עונש מאסר פלילי על כל ייצור של כל צעצוע שרק דומה לכלי נשק. אז רעיונות יש הרבה. אנחנו מנסים במסגרות המאזנות שלנו גם למנוע את ההגעה של אותם כלים מגורמים לגיטימיים לגורמים לא לגיטימיים. כשהם מגיעים לגורמים הלא לגיטימיים אנחנו בהחלט מנסים לטפל בהם גם ככלי נשק לא חוקיים. חברים, אני רוצה להבהיר לכולם. הוועדה הזאת מאשרת לכם חודשיים אחרונים. אל תבואו אלינו שוב, תלכו למישהו אחר. פה לא יהיו הארכות של הצו הזה. זה חודשיים אחרונים. אחרי החודשיים האלה יש חוק ונהלים וצורת עבודה. אנחנו מצפים מכם ומבקשים מכם לא לפגוע בעסקים, לבוא לקראתם, להקשיב להם, לא לפגוע בהכנסה שלהם. גם בתקופת הביניים לבוא לקראתם. גם לקבל סמכות לחריגים, אפילו לעגן את זה בתקנה, שמצב חריג אתם יכולים לאשר לפי שיקולכם. מי שהיה בסדר איתכם ויש לו דף חלק ואין לו שום היסטוריה של אי עמידה בכללים. אנחנו לא נאריך יותר מהחודשיים הקרובים. הסאגה הזאת היתה כמו מצב חרום בממשלה ואמרו שיעבדו הכי מהר שיש. עבדו בינוני. כשמשלה רוצה להביא חוק קורונה היא מביאה אותו תוך שבועיים. היא לא צריכה חודשים. אם זאת הצלת חיים כמו קורונה, תביאו את זה תוך חודשיים ותגמרו הכול. לא יהיו הארכות. זאת ההבהרה. זה חודשיים אחרונים. בחודשיים האלו תבואו לקראת ואם צריך פה תיקון בצו שנותן לכם סמכות לאשר ייבוא במצבים חריגים, נכניס את הסעיף הזה. בואו נעבור להקראה של הצו. נא להקריא אותו. אם אתם רוצים להכניס שם סעיף שיש לכם את תקופת הביניים. הרי תקופת הביניים יכולה להימשך. הרי הצו יכול לפוג עוד חודשיים ולא השתלטתם על העסק והתקנות והנהלים שלכם לא בשטח. עדיין תצטרכו לעזור לאנשים לייבא. אז כבר מעכשיו תציידו את עצמכם בסעיף שתוכלו לפתור בעיות עסקיות של אנשים, למי שאתם מוכנים. אדוני מתכוון אחרי שהצו יפוג? לא, גם לפני. הצו פג אז הסעיף הזה כבר לא רלוונטי כי כל הצו לא קיים. אבל אני אומר שאתם צריכים לעבוד מהר כדי שהפגיעה העסקית תהיה מינימלית. בכל מקרה, יש לכם רק עוד חודשיים. אם עוד חודשיים לא תגמרו את החקיקה, אתם לא תעצרו את כל העסקים האלה. מאחר ואין לנו כרגע עמדת הנהלה לנושא הזה ומאחר ואנחנו גם לא יכולים כרגע להבין מה המשמעויות של החרגה כזאת, אני ממליץ שהצו יאושר כפי שהוא. צריך לזכור שהצו מאושר ככה בגלל שכרגע שממשלת ישראל ומשרד הבט"פ מתייחס לכלי שניתן להסבה ככלי נשק. כן, אבל הוא לא מתכוון לאסור אותו בהמשך. גם אחרי. אדוני, אני מחויב להחלטת הממשלה שכרגע נתבקשה הארכה של חודשיים. אחרי זה, אתה צודק לחלוטין, נצטרך ביחד - - - אבל הוא אומר שבחוק הוא לא יאסור את זה, אז מה הבעיה שלך לתת החרגה מסוימת לבעלי עסקים שפונים אליך? כי יחולו עליו כללים ורגולציות - - - אבל היום חלה עליהם רגולציה. אני היום לא יודע מה חל עליו. לא חלה עליו רגולציה של סוחרי נשק, לא רגולציות של מיגון, לא רגולציות של מידע פלילי מעבר לר"פ. יש אלמנטים נוספים שאנחנו יודעים להחיל והיום הם לא קיימים. "צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022. בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור: תיקון סעיף 4 בצו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, בסעיף 4, במקום "עד יום כ"ו בשבט התשפ"ב (28 בינואר 2022)" יבוא "עד יום ו' בניסן התשפ"ב (7 באפריל 2022)". תחילה תחילתו של צו זה ביום ו' באדר א' התשפ"ב (7 בפברואר 2022). תודה. מי בעד הצו? הצבעה הצו התקבל. הצו בתוקף. לא יהיו הארכות יותר בוועדת כלכלה. כדאי לכם לעבוד מהר, שלא יהיה ואקום. תעזרו לעסקים. אני שוב פונה אליכם בפרוטוקול, תעזרו לעסקים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה